בוקר טוב,

התשפ"ב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

לסדר-היום,

נכון?

5 מיליון שקלים והתחייבות בהיקף של 3 מיליון שקלים להימנע מעבירות דומות במשך שנתיים. כתבי אישום הוגשו על ידי המשרד להגנת הסביבה ב-2015 לאחר שבבדיקות פליטות מזהמים מארובה לאוויר שנערכו במפעלי הנאשמות בשנת 2011 נמצאו חריגות של פחמן דו-חמצתי, גופרית, דו-חמצני ותחמוצת חנקו, חלקן משמעויות מהערכים המרביים המותרים לפליטות מזהמים אלה. כתב אישום שהוגש נגד בז"ן כלל הפרה של הצו האישי וגם בגין התעלמות ממושכת מדרישות המשרד להתקין אמצעים להפחתת פליטות ממיכל אחסון ומיכל MTBE וכו'. ב-2021 יש הפרות, ב-2022 יש הפרות. כבוד היושב-ראש, לא יכול להיות שבאמת מפעל עם פוטנציאל זיהום באחד האזורים המרכזיים בארץ, המיושבים, ממשיך לפעול מבלי שיש מצד אחד גם אכיפה חזקה יותר, אחריות אישית של המנהלים על כל ההפרות, אבל בעיקר אנחנו מדברים על הפקרות מוחלטת של תושבי מפרץ חיפה. לא יכול להיות שבאצטלה או בתירוץ שיש החלטת ממשלה, אני לא אכנס לכל הפרטים כי זה אני יודעת שחברי, חבר הכנסת אלון טל הולך לקיים דיון קונקרטי על זה, אבל לא יכול להיות שבאצטלה של יש תוכנית להעביר את המפעל, לסגור את המפעל, לא עושים את התיקונים הנדרשים, ממשיכים לסכן את התושבים ואת האזור תוך פגיעה ממשית לא רק בבריאות ובסביבה, אלא גם בחיים של התושבים, והמפעל הזה ממשיך להתקיים כאילו כלום. אני ביקשתי לקיים את הדיון הזה, כבוד היושב-ראש, כדי לשמוע אחת ולתמיד מה עושים הגורמים האחראיים בממשלה כדי למנוע באופן מוחלט את הסיכונים הוודאיים של בז"ן, ומצד שני מה עושה בז"ן פנימה כדי להתקין את כל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי שלא יהיו תקלות, כי אנחנו רואים שיש תקלות כל הזמן והתקלות האלה פוגעות במאות אלפי תושבים. אנחנו גם בעידן שאנחנו מתקדמים לצמצום ואפילו לאפס שימוש בדלקים פוסיליים, ולא יכול להיות שעדיין אנחנו נותנים יד להמשך הפעילות המזהמת והמסכנת הזאת.

חבר הכנסת, פרופ' אלון טל. תודה אדוני היושב-ראש. אנחנו עוד לפני הדוח הכללי ודין וחשבון לציבור על תפקוד הכנסת ה-24 בתחום איכות הסביבה, וכבר עכשיו אני רוצה לציין את השותפות שאני חושב שהיא נדירה. זו הייתה הכנסת הירוקה ביותר בתולדות המדינה והרבה בזכות חברות אישית ושיתוף פעולה. אני מודה לך על זה שיזמת את הדיון והתיאום, והנה אפילו יש לנו יושב-ראש שמבין דבר אחד או שניים בנושא מפרץ חיפה. אני חושב שבסך הכול החלטת הממשלה שהתקבלה הייתה היסטורית. תפקידנו כמובן להבטיח את ביצועה, ועל זה יהיה דיון ביום ראשון. בסוגיה הזאת שמעלה חברת הכנסת לסקי, אני באמת מבקש לומר שאנחנו נכנסנו לממשלה הזאת בעת רצון. מצד אחד הגורמים המקומיים שעוסקים באיכות סביבה הם הטובים ביותר בארץ. המנכ"לית היא יושבת-ראש של איגוד ערים. אין כאלה דברים בשום מדינה שאנשי מקצוע עם ניסיון והבנה. גם ברשות נחל קישון אנשים בעלי ניסיון ויכולת וכו'. בנוסף לזה אני אגיד שנכנסת לתפקיד שרה להגנת הסביבה שלא מכירה את הבעיה של בז"ן מאתמול, הייתה בהפגנות ובאה עם מלא רצון וגם עדיין יש לה, לכן אני מבקש לפנות לנציגת המשרד להגנת הסביבה ולומר שלתחושתי, ואני אומר את זה בתור אחד שלפני 30 שנה הגשתי את העתירה הראשונה נגד בתי זיקוק על הפליטות כשהקמתי את אדם טבע ודין. אני מרגיש שהצוות המקצועי קצת מסנדל את השרה, שהיא לא יכולה ללכת מצד אחד על הראש של אנשי המקצוע, ואתם, כמו שאמרה חברת הכנסת לסקי, משום מה לא מוצאים את רוח הלחימה ואת הנתונים הבסיסיים שהם כל כך מתבקשים כדי לאכוף על בתי הזיקוק התנהגות סביבתית ראויה. אני משוכנע שמי שחי סמוך לאזור הזה וחי עם התחלואה הגבוהה ביותר שאנחנו שומעים עליה וכנראה ממשיכה, לא היה עוסק במה שנראה לי שאננות מבחינתי, לגבי המצב הזה, לכן תודה רבה על ייזום הדיון ואני אשמח לשמוע איך הם מתגוננים, איך הם מסבירים את זה כשיש אנשים כל כך טובים שמחכים לבשורות מאנשי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה.

תודה. מר יובל אדמון, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אני אשמח להתייחסות שלך גם בין השאר לשאלות מה נעשה מאז החלטת הממשלה ההיסטורית לפני שלושה חודשים. תודה רבה על ההזמנה פה לדיון. אני חושב אולי להמשיך את מה שאמר חבר הכנסת טל. אני חושב שהחודשים האחרונים היו ממש היסטוריים מבחינת מפרץ חיפה. הכנסת הזו, הממשלה הזאת והרבה בזכות כל מי שיושב פה בחדר כולל אנשי המקצוע במשרד להגנת הסביבה, נעשו כמה מהלכים גדולים שמסמנים לנו כיוון. אני חושב שהרבה אנשים יכלו רק לחלום עליו לפני תקופה לא ארוכה.

קודם כל החלטת הממשלה שהיא באמת דבר גדול. גם מאז המועצה הארצית לתכנון ובנייה בעצם אישרה לצאת לתוכנית מתאר ארצית, תמ"א/ 75 שבעצם עושה שני דברים: מצד אחד היא מתכננת מחדש את כל מפרץ חיפה כאזור מוטה מגורים ותעסוקה ופארקים, ובאמת כל החלומות הכי ירוקים שיכולים להיות לנו, ובמקביל היא גם אמורה לתת מענה למשק האנרגיה, שזה האירוע הכי מסובך. לתכנן מחדש את מפרץ חיפה זה הכיף. הייתה ועדת עורכים ראשונה, כלומר יצאנו לדרך. מיטב המתכננים יעשו משהו באמת מדהים. האתגר הגדול מאוד וצוואר הבקבוק בעצם הוא התכנון מחדש של משק האנרגיה. נדמה לי שבשבוע הבא תהיה ישיבה ראשונה של הדבר הזה, ואנחנו רצים על זה בכל הכוח. היושב-ראש, שאלת מה קרה מאז החלטת הממשלה. כשהחלטת הממשלה עברה, סימנו לעצמנו כמה דברים שהם קריטיים, שחייבים לקרות כמה שיותר מהר. הכי גדול והכי חשוב היה היציאה לתמ"א, כי בעצם זה צוואר הבקבוק שבלעדיו בעצם אי אפשר לשנות את מפרץ חיפה. לשמחתי זה יצא לדרך. אגב, זה שיש בחירות, אין בחירות, לא משפיע על זה. ועדות התכנון ימשיכו לתכנן, ימשיכו לאשר, ימשיכו לעבוד. זה דבר מדהים מבחינתנו. אבל מה עם תקציב לפיצויים? קודם כל אתה צודק שבסוף צריך להיות משא ומתן מול בעלי המתחם ולהגיע לאיזה שהם הסדרים. ההיגיון אומר שהדרך הנכונה לפעול היא שבסוף יהיה איזשהו סיכום, איזשהו מתווה משותף. אני מניח שאגב יימצאו גם אינטרסים שהם משותפים לכולנו. אפשר לייצר win-win בסיטואציה הזאת. מי שעוקב קצת, יש תהליך כרגע של חילופי בעלים בתוך בז"ן. יש תהליך שהוא כבר די מתיש וארוך בין חלק מבעלי המניות שמכרו והאחרים רוצים וגורם שלישי מסרב וכן הלאה, וזה ייקח כמה חודשים עד שנדע. אני חושב שבכל מקרה יש פה איזשהו פרק זמן של כמה חודשים עד שתהיה כתובת ברורה שאיתה אפשר לסכם את הדברים האלה, ונקווה שבאמת יהיה כנסת, ממשלה ותקציב וכו' שיאפשר לבסוף להגיע לאיזושהי עסקה שתשרת את התהליך. יש לכם שאלות בשלב הזה למר אדמון? המשרד להגנת הסביבה,

אני מתכננת מחוז חיפה. קודם כל אני מצטרפת לדברים שיובל אמר. אני גם חברה בוועדת העורכים ובצוות העבודה, ואנחנו שותפים מלאים בעבודה שנעשית לגבי התכנון החדש של מפרץ חיפה ותמ"א/ 75, וגם המשרד שותף ופעיל גם בוועדות האחרות המשלימות של משק האנרגיה, ושם אנחנו מביעים את עמדתנו ומשפיעים. זה לגבי ההליך שמתבצע כיום לגבי שינוי מפרץ חיפה. לגבי הנושא של האכיפה, הפיקוח, מחוז חיפה עושה פיקוח ואכיפה מאוד אינטנסיביים על המפעלים, עשו וימשיכו לעשות עד שהם יפסיקו את פעולתם. אפשר לשאול שאלה?

האם במהלך עשר השנים האחרונות הוגש כתב אישום בבקשה למאסר על העבירות של הפליטות? האם זה קרה פעם כשמדובר באחד המזהמים הגדולים עם היסטוריה מאוד מפוקפקת? יש לי הרגשה שאתה יודע את התשובה. אני יודע אבל אני רוצה להבין למה. למה אתם כל כך סלחניים למפעל כזה? אני לא חושבת שאנחנו סלחניים. אני חושבת שאנחנו המחוז או אנשי המקצוע עם הכי הרבה פיקוח ואכיפה על מפעלים במדינת ישראל, ביתר מהמחוזות האחרים. אנחנו מוציאים צווים מנהליים, אנחנו מוציאים עיצומים כספיים, אנחנו עושים חקירות. כן, בהחלט אנחנו עושים חקירות. אבל אחריות אישית? צווים אישיים? אחריות אישית. שבעלי החברה יבינו שהם צריכים לקחת את זה ברצינות. יש איתי בזום עוד אנשי מקצוע, אז אני אשמח שגם הם יגיבו ויתייחסו. אני אשמח לשמוע גם מה אומר איגוד ערים. נגיע גם לאיגוד ערים. איגוד ערים יגיד את מה שהוא חושב. אני אומרת מה שאנחנו עושים בפועל, ואנחנו בכלל לא מקלים ראש.

אנחנו עושים באמת את האכיפה ואת הפיקוח הכי אינטנסיבי שיכול להיות. המפעלים הם מפעלים חיים. הם עובדים, הם פועלים. עם כל הדרישות ועם כל הפיקוח ועם כל האכיפה שאנחנו עושים, עדיין יהיו תקלות. אי אפשר למנוע אפס תקלות, לכן על כל תקלה כזאת אנחנו פועלים ונוקטים נגדם באמצעים, כל פעם על פי האמצעי שאנחנו מוצאים לנכון שהוא נכון. זאת המשמעות. אנחנו נשמח שבאמת התוכניות יתקדמו כמה שיותר מהר ויגיעו לשלב שיחליטו מתי סוגרים את בז"ן. אנחנו בעד זה, אנחנו מקדמים את זה. עד אז אנחנו פועלים ועושים את כל הפעולות שאנחנו יכולים לעשות על פי החוקים שיש בידנו. זה בסדר גמור, כל הכבוד על מה שאתם עושים, אבל עדיין אני מרגיש שלא בדיוק ניתנה תשובה לשאלה של חבר הכנסת אלון טל. אז אני אבקש מעו"ד נועה גושן שנמצאת איתנו בזום, שתשלים. למרות שאנחנו לא נוהגים בדרך כלל לאשר, אבל אם היא יודעת משהו שאת לא יודעת, אז בבקשה, עו"ד נועה גושן שהיא מהלשכה המשפטית. האם הוגשו כתבי אישום או צווים אישיים בעשור האחרון? בוקר טוב קודם כל.

אני רק אציין שעומדים לרשותנו מספר רב של כלים שאנחנו בוחרים כל פעם לבחור בכלי המתאים ביותר, כשהמטרה העיקרית והראשונה שלנו היא קודם כל להפסיק את המפגעים. כל פעם כשיש אירוע, המטרה הראשונה שלנו זה לפעול ולהפסיק את המפגעים. במקרים האלה אנחנו מזמנים את בתי זיקוק לשימוע. הוצאנו גם צווים שנתנו הוראות, כולל צווים שהורו על הפסקת פעילות של מתקנים, שהובילו לזה שבסופו של יום בתי זיקוק תיקנו את הליקויים והפסיקו את המפגעים, שזה בראש ובראשונה הדבר שחשוב לנו. מעבר לזה כן הוגשו מספר כתבי אישום וכן הורשעו נושאי משרה בבתי זיקוק. מתי הוגשו כתבי האישום האלה? ונגד מי? אני אומר. הוגש כתב אישום על שלושת המפעלים על חריגות בארובות. זה אני הקראתי. אנחנו שואלים על אחריות אישית. ההרשעה היא אחריות אישית. האם הוגשו כתבי אישום כנגד מנהלים, בעלי המניות של החברה? לא על שם החברה אלא מדינת ישראל נגד אדם ספציפי ולא כנגד תאגיד. כן. הוגשו כתבי אישום והורשעו נושאי משרה. ב-2017 הייתה הרשעה של נושאי משרה. קיבלו קנסות בעשרות אלפי שקלים. כל האירועים שצוינו, הייתה הרשעה. גם באירוע השריפה של מיכל 205 שהוזכר כאן הייתה הרשעה של נושאי המשרה והוטלו עליהם קנסות. יש כן פעילות של הגשת כתבי אישום והרשעות. היה גם בעניין של מכלי הסערה. כן יש פה פעולה והגשה של כתבי אישום גם כנגד החברות וגם כנגד נושאי המשרה. זה שהייתה הרשעה ב-2017, חלפו חמש שנים. את חושבת שיש הרתעה מאותו כתב אישום שלא היה שם לא מאסר ורק בעשרות אלפי שקלים, שזה סכום זעום לעומת הנזק הבריאותי? האם לדעתך יש התרעה ומי שנמצא היום כמנכ"ל בעצם מפחד מההשלכות של חריגה מהפליטות? אם אני אצליח לסיים משפט, אז אני אשמח מאוד. גם כיום מתנהלות חקירות ואני חייבת להגיד, אנחנו רואים את אותם נחקרים,

יש לזה השפעה. אני חייבת להגיד, גם כשהם מגיעים אלינו לישיבות שימוע, אתה רואה את ההשפעה ואת העובדה שזה גורם להם לשנות את ההתנהלות. היו פה חריגות בבנזן. בעקבות הוצאה של צווים מנהליים, כיום בתחנות שהן קולטות קהל כבר אין חריגות בבנזן. אתה כן רואה שפעילות האכיפה שלנו מביאה לשינוי ומביאה להפחתה של הפליטות, שזה המטרה שלשמה אנחנו מתכנסים ופועלים. כן רואים את החשש ואת הרתיעה של נושאי המשרה, מאחריות אישית וגם לא רק מאחריות אישית, גם מהמשמעות הציבורית ומכלי האכיפה המנהליים של המשרד להגנת הסביבה. עו"ד גושן, אני חוזר לשאלה הראשונית שבעיניי עדיין לא ניתנה תשובה. האם הוגשו כתבי אישום בעשור האחרון? מנית הרשעות. אני שואל, מתי הוגשו כתבי אישום? כי אנחנו יודעים שהרשעה זה לא בדיוק בשנה שהוגש כתב האישום. אני לא יודע, אני מנחש. מתי הוגשו כתבי האישום האחרונים? כל כתבי האישום שהוזכרו הם כתבי אישום שהוגשו בעשור האחרון. הם לא הסתיימו בהרשעות גם במהלך העשור הזה. זאת אומרת, כתבי אישום שהוגשו מ-2013 והלאה.

מתי לדעתך הוגש כתב האישום האחרון? אני לא עשיתי את הסידור הכרונולוגי של כל כתבי האישום. למיטב זכרוני כתב האישום האחרון הוגש לפני שבועיים, כתב אישום כנגד נושאי משרה בחברת כאו"ל על אירועי הלפידים, בדיוק שאתם מדברים עליו. מאה אחוז, אוקיי. זו תשובה טובה.

היית צריכה להתחיל ככה, 'לפני שבועיים הגשנו כתב אישום'.

שאלו שאלה וענית על הכול חוץ מעל השאלה, והייתה לך גם תשובה טובה לשאלה,

אני אסביר. שאלתם האם הוטלה אחריות אישית על - - - השאלה המקורית הייתה, האם הוגשו כתבי אישום, ומתי? השאלה שנשאלה, האם הוטלה אחריות אישית? אחריות אישית מבחינתי זה רק כשמסתיים ההליך בהרשעה והטלת אחריות אישית. אני כעורכת דין יודעת שכתבי האישום שמוגשים הם על אירועים שקרו לפחות שנה קודם, אז אם הוגש כתב אישום לפני שבועיים, את יכולה להגיד לנו על איזה אירוע, מאיזו שנה? היא אמרה, אירוע הלפידים.

יש כל הזמן אירועי לפידים. אני מסכימה שהליכי החקירה הם הליכים שאורכים זמן,

שיש פה תיקים שהם תיקים מורכבים, אז לוקח זמן להגיש כתבי אישום. כתבי האישום הוגשו על אירועי 2016, 2017 ו-2018. אז זה אומר שבארבע השנים האחרונות בינתיים לא הייתה תגובה משפטית של המשרד להגנת הסביבה, למעט תהליך מנהלי שבינתיים לא מרתיע כל כך, אם אני מבין נכון. אני כן אציין שכן גם במקביל הוטלו ומוטלים עיצומים כספיים שהם גם תגובה משפטית. הם לא אכיפה פלילית, הם אכיפה מנהלית עם משמעות כלכלית. מי משלם, החברה או מישהו מהעובדים מחשבון הבנק שלו? עיצומים כספיים מוטלים על החברות. מה היה העיצום הכי גבוה שהוטל על המפעל? 900,000 - - - מכה קלה ביותר לכנף, מה שנקרא. בסדר, אבל זה כבר לא הם אשמים. חן בר יוסף, משרד האנרגיה, מנהל מינהל הדלק, בבקשה. יש לך מה להוסיף למה שנאמר? אתם נערכים למעבר? אנחנו לא רק נערכים, אנחנו שותפים מלאים למעבר, צוותי העבודה שעובדים עליהם גם ברשות מקרקעי ישראל, עכשיו גם בדרך תמ"א/ 75 במועצה הארצית. המשרד הוא חלק מזה, הוא חלק מהמשא ומתן שהאוצר מנהל מול החברה. מה הערכת לוחות הזמנים שלכם כמשרד? אם יש הערכת לוחות זמנים לתאריכי תכנון בישראל, אני אשמח לראות. אני רוצה לשאול את משרד האנרגיה. יש החלטת ממשלה וטוב שנערכים להעברה, אבל איך המשרד נערך להקטנת השימוש בדלקים פוסיליים? שאלה מצוינת. המשרד למעשה כבר למעלה מעשור, לא יודע על דלקים פוסיליים אבל בואו נדבר קודם כל על שחרור מהנפט ואחר כך גם דלקים פוסיליים, אז המשרד כבר למעלה מעשור מנסה להעביר את המשאיות בישראל, קודם כל לעזוב את הסולר ולעבור לגז טבעי. זה יהיה יותר נקי. נכון שמבחינת פליטות CO2 זה לא יתרון גדול, אבל כן מבחינת נוקסים וסוקסים שאותם אנחנו מקבלים מהמשאית או האוטובוס שאנחנו נוסעים מאחוריהם.

המשרד עוד מעודד חיפושים חדשים. נפריד רגע דבר-דבר. קודם כל בוא נפחית את השימוש, אחר כך נראה שאין לנו מקורות. אז קודם כל זה למעלה מעשור.

כבר משנת 2018 המשרד קידם ארבעה מכרזים להקמת עמדות טעינה חשמליות. אנחנו מזכירים, זה אירוע של ביצה ותרנגולת.

יש להם את חרדת הטווח ולכן אנשים בהתחלה נזהרו מלקנות רכבים חשמליים כי הם לא ידעו איפה הם יטענו. היום יש כבר פריסה של 1,000 עמדות טעינה ציבוריות שפתוחות לכל מי שמוריד את האפליקציה ורוצה להיכנס לאירוע הזה, אז זה תחום שני. המשרד לא עצר במכרזים הראשונים שהוא הוציא ב-2018-2019. רק לפני חודש הוצאנו עוד מכרז. כבר קיבלנו הצעות למכרז לעוד עמדות טעינה ברשויות מקומיות. עד סוף השנה יצאו עוד שלושה מכרזים נוספים, סדר גודל של מעל ל-30 מיליון שקל של מכרזים לעמדות טעינה. בסוף כשתהיה תשתית שתתמוך את הדבר הזה ושתאפשר לכולנו לעזוב את השימוש בנפט ובמוצרי נפט, זה הרעיון ואת זה המשרד דוחף בכל הכוח. אוקיי, תודה. מור סגל, רפרנטית תשתיות מהחשב הכללי, איתנו בזום? אני רציתי לשאול אותה בעניין הזה של המזהם משלם

הם גם צריכים לשלם על הנזק שהם גורמים, וזה לא נעשה. האם יש מחשבה להתחיל להטיל הוצאות נזיקיות,

על אותן חברות?

אני חושבת שזה המדינה צריכה. גברת סגל, מה מתוקצב השנה ומה תכננתם בתקציב לשנים הבאות לצורך הסיפור הזה שאנחנו דנים בו? אני מניח שהקשבת לדיון. אני רק רוצה להבהיר משהו אחד. אני מהחשב הכללי.

אפשר לפתוח שגם נראה אותך? אני פשוט

משרד הבריאות, ד"ר קרקיס, את מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית. מה את יכולה להגיד לנו על ההשפעה של בכלל המפעלים במפרץ חיפה, כולם,

על בריאות הציבור? חשוב לעשות שם שינויים? אנחנו כמשרד הבריאות קודם כל עשינו סקירת נתונים בריאותיים בתקופה די ארוכה של

שתי נקודות מאוד חשובות בעניין הזה. קודם כל הדוח של נתוני סרטן, משרד הבריאות באופן שוטף מפרסם

אני מאוד מתחברת לדברים שנאמרו פה על ידי חברת הכנסת גבי לסקי. אנחנו רוצים לשנות את המצב של מפרץ חיפה,

עתיר תשתיות וזיהום אוויר. בהקשר שלנו, של רשות נחל הקישון זה להפוך את הקישון לנחל שהוא ישרת את הציבור

נתנו את הממצאים האלה בפני המשרד ואנחנו דורשים שיהיה תקן לזה. בארץ אין כרגע מעבדה שמאושרת לבדיקה, זאת אומרת שיש לה

ולכן נאלצנו לשלוח ביחד עם רשות המים את הבדיקות לחו"ל. צריך לשים תקנים לפיפאס. אנחנו יודעים שזה חומרים שהם

עד שהמפעל לא יעשה בחינה של כל מערך השפכים ויגיש לנו את כל הממצאים ושהמשרד ידרוש את זה כמובן,

גם אם זה

אם אני אסכם את הדברים, כמובן זה כתוב פה, אנחנו מנטרים ואנחנו כן רואים ירידה בכמות הספיקות ובעומסים. יחד עם זאת, עדיין יש חומרים שגם אם הם בהיתר, הם מזהמים והם

למה אין איזושהי בדיקה על הסביבה? לצערנו אנחנו בעמדה של החלש מול החזק. אבל למה למשל אין תסקיר השפעה על

למה אתם לא חושבים שזה חשוב?

אבל במסגרת תמ"א/ 75 אנחנו באמת נדון בגודל של השטחים הפתוחים ואנחנו בהחלט נשמור ונדאג שיגדילו את השטחים הפתוחים. אנחנו לא דואגים רק לאוכלוסייה היום. יהיה שם בין 70,000 ל-100,000 יחידות דיור ולכן יש צורך בהגדלת השטחים הפתוחים.

בחוק כתוב שאי אפשר לפטור למעגן. אי אפשר לפטור מתסקיר השפעה על הסביבה, אז נוציא את זה מהתוכנית ונדון על זה בהזדמנות

למה אני מספרת את זה? כי היום יש שגרת מעצרים תכופה יותר במדינת ישראל.

אם בעבר היו פחות מעצרים, היום יש יותר. היום אם בן אדם נכנס לחנות, פורץ עליה, גונב דברים, אם בעבר זה

אני לא מסירה אחריות מהאיגוד שאני עמדת בראשותו,

שלא תתבלבלו, רק תפרו את החליפה למידותיהם אז הם לא יעמדו בחריגות, לכן יש לנו חולשה והפנייה היא אליכם. תחזירו ותביאו לתיקוני חקיקה שיאפשרו לא רק למשרד להגנת הסביבה שהוא באמת עמוס, אלא תאפשרו ותחזקו את

תגדירו לנו בחקיקה את הכוח של האיגודים שהוא לא יהיה שנוי במחלוקת. אני טוענת שיש לנו את הסמכות אבל מישהו מנסה לאתגר אותנו, אז תחסכו לי את הזמן של

זה לא עניין של ימין ושמאל,

תדאגו ל-800,000 מתושבי מטרופולין חיפה.

בואו נלך לשם. קל לנו מאוד לדבר על הטווח של העוד עשר שנים וקל

לא השבוע אבל פעם אחרת.

זה לא יכול להיות שמפעל שמעסיק כל כך הרבה אנשים, בעצם מצפצף על הרשות המחוקקת.

שאנחנו גם מבינים שגם מצפצף גם על האיגוד ולא נותן גם לנטר, ושהוא לא מופיע בוועדת כנסת בנושא שקשור למפעל עצמו,

מדובר במטרופולין של מאות אלפי תושבים שסובלים מהזיהום הזה.

שהפסיקו חריגות הבנזן כמו שנאמר כאן קודם. אני תיכף אציג מה קורה ומה קרה בחודשים האחרונים. מפגעי ריח חמורים גם ממפעלי בז"ן וגם מתש"ן, שתש"ן היא לא נושא

מתכות כבדות, שהוא לא המתחם הפטרוכימי כשתחנות הניטור מקיפות את בז"ן. יושבת-ראש האיגוד ציינה שבז"ן הם אלה שמספקים לנו את הנתונים,

לבז"ן יש מערכת ניטור על

זה טכנולוגיה של שנות ה-30' של המאה הקודמת.

הלפידים עצמם הם בגובה של מעל 90 מטר.

תשאלו את המשרד להגנת הסביבה אם אי פעם נעשתה אכיפה על לפידים שמעשנים עשן שחור. זה פשוט מצטלם טוב, אז זה מה

אנחנו מסתכלים פה על החריגות שהיו ב-2022.

אבל מה לעשות, לוקח זמן עד שחוקרים תיק. יש הליכים מסודרים. אנחנו לא פועלים על פי אמוציות. גבירתי, אני שימשתי יועץ למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בנושא אכיפה. הכנתי תורת אכיפה של המשרד ואני אומר לך שלוח הזמנים של המשרד הוא בלתי נסבל והוא לא

ואני אגיע איתם לבית משפט על מה שקרה ב-17.5.

ובאותו לילה אחרי 39 שנה שפקחי האיגוד נכנסים לבז"ן באופן תדיר, וגם בוקר לפני וגם אגב

אני אגיד לכם שכשאני מגיעה לשער של בז"ן, אני נכנסת תוך עשר דקות,

ליהי, תמשיכי בבקשה. כמו שאמרתי, חריגות היו גם בחודשים האחרונים. החריגה האחרונה נמדדה ב-25.5 בתחנת הניטור בנחל הקישון, רצפטור ציבורי. תבינו שחריגה בבנזן זה ערכים עצומים. זה לא גל ריח שחולף. זה ממוצע של 24 שעות שצריך להגיע לערך מאוד גבוה, וזה רצפטור ציבורי, פארק נחל הקישון והחריגה האחרונה הייתה רק מלפני פחות מחודש. ולא הוגש בינתיים אף כתב אישום על הדברים האלה.

כי החליפה שנתפרה היא שבע חריגות כאלה בשנה. נדבר בסוף השנה ואז - - - אני עוד מדברת הרבה לפני כתב אישום. אני מדברת על להיכנס לשטח ולאסוף ראיות שמתוכן אפשר בכלל לבנות מתישהו כתב אישום. אפילו שם שמים לנו מקלות בגלגלים. אתם רואים כאן בגרפים הגבוהים את התחנות שהן מול בז"ן לעומת התחנות האחרות התחבורתיות. אני רק אפריע לך לשנייה, כי דווקא בגלל שחן יושב פה, היו שנים שממש טענו בלהט שבנזן וזה שאנחנו רואים, המקור הוא מהנמל, אבל דווקא הגרף הזה מצביע על זה שאת העליות האלה אנחנו רואים בתחנות הסמוכות לבז"ן ולאו דווקא בתחנות הסמוכות לנמל, אפרופו מקור הזיהום, שנדייק. גם דיברתם על כיווני רוח. שווה גם למדוד אותם. תיכף אני אראה גרף עם כיווני רוח, במיוחד לשאלה שלך. זה הניטור על הגדר, שאנחנו מקבלים את הנתונים מבז"ן שהם מעובדים ואנחנו כבר מזהים שיש בעיות חמורות בחודשים האחרונים, שאחד הקווים שלהם פשוט לא מודד. התחנה שלנו שנמצאת מרחק מאותו קו מודדת ערכים גבוהים והקו שאמור למדוד על הגדר את הערכים הכי גבוהים, מראה שהכול בסדר ואין שום עניין. גם שם אנחנו רואים את החריגות.

למה באמת הניטורים או המדדים הם לא שייכים למשרד להגנת הסביבה או שלכם? מה הקטע הזה שאנחנו צריכים להסתמך על המדדים שלהם? למה גם אפילו באותו מקום הם רוצים לעשות את הניטור העצמאי שלהם, מותר, אבל למה אין ניטור בתוך המפעל של המדינה או של האיגוד? זה ניטור מיוחד, זה ניטור על הגדר. בתוך בז"ן יש מכשירים שהמידע מגיע ישירות אליכם בלי שבז"ן נוגע בזה? יש מכשירים והוא מגיע, אבל מי שמתפעל את המכשירים האלה ומי שמכייל אותם ומי ששולט בהם, מי שמחזיק את השקע בתקע, זה בז"ן. למה אין במפעל המזהם ביותר של מדינת ישראל על פי נתונים של המשרד להגנת הסביבה, למה אין שם ניטור עצמאי עם יכולת להיכנס, בהפעלה של המשרד? אנחנו מנטרים את הסביבה לפי ערכי סביבה איפה שנמצאת האוכלוסייה ועל הגדר של המפעל. התקנות שלנו מדברים על ערכי סביבה ולא על מה שקורה בתוך המפעל, לכן תחנות הניטור הן על הגדר ובמקומות שבהם יש אוכלוסייה ששם בעצם היא זאת שמושפעת. אני טוענת שבשביל להבין מה קורה בסביבה, צריך להבין מה קורה במפעל. אז יש על הגדר. אבל שלכם, שאתם מתפעלים את זה, שהמידע מגיע אליכם בלי יד בז"ן? יש את תחנות הניטור הניידות. אבל המתחם של בז"ן הוא 2,600 דונם, אז זה נכון שיש לנו בצד אחד ובצד שני ובפארק הקישון ואנחנו שולטים ולבז"ן אין יד ורגל בתחנות האלה, אבל אני רוצה לדעת מה קורה בתוך המתחם. אני רוצה שנקדם תקנות שאומרות שאני יכולה לשים שם על עמוד מצלמה שאני שולטת בה ואני מקבלת את הנתונים ישירות. אני לא רוצה ללכת ולבקש טובות שיתנו לי חיבור לחשמל, והם כמובן לא נותנים. אני הולכת ומבקשת והם כמובן מסרבים. אני רוצה לשאול את שרית שאלה בתור עורכת דין פלילית דווקא. האם לדעתך אותם סיפורים ששמענו מתקרבים לשיבוש תהליכים מחקירה, השמטת ראיות? אולי אנחנו צריכים התערבות של חקירה פלילית מסוג אחר ולאו דווקא על ריכוזים אלה ממש, אלא על שיבושים של תהליכים? משטרת ישראל לא תחקור במקום שבו במהות יש סמכות לגוף אחר לחקור את העבירות העיקריות. אם זה חריגה מהיתרי פליטה ויש פה ניסיון לשיבוש, אז זה כאילו המשרד להגנת הסביבה. אבל אם המשרד להגנת הסביבה היה מבקש להתערב, שיש פה מצב של עבריין שמתחמק ומסתיר ראיות?

למרות שגם לשוטרים הירוקים יש סמכויות של משטרה להיכנס ולדרוש ולהפעיל אפילו כוח סביר כדי ליישם את הסמכויות מכוח החוק. אני כן אגיד שחקיקתית צריך שיהיה לזה שתי משמעויות: אחת, באמת המשמעות של סמכות כניסה לחצרים, מה שנקרא, במקרה הזה זה כניסה למפעל, גם למשרד להגנת הסביבה וגם לאיגוד, ובאמת כמו שליהי אמרה, וגם משאבים, כי הרבה פעמים אנחנו נוטים לכעוס עלינו, על המשרד להגנת הסביבה אבל זה באמת משאבים, אז להגדיר את הסמכויות, אבל גם לייצר חזקות ראייתיות משפטיות. אני אתן דוגמה: כאשר אדם מסרב לבדיקת שכרות כשהוא נעצר בכביש, אז סירוב לבדיקה, יש הנחה משפטית שהוא נהג תחת השפעת אלכוהול. גם במכתב לבז"ן שהוצאנו מייד אחרי הסירוב להכניס, אנחנו כתבנו להם, שוב, זה לא חזקה שמעוגנת בחוק, שמבחינתנו הם מוחזקים כמי שביצעו מפגע סביבתי לאור ההסתרה שלהם ולאור היעדר שיתוף הפעולה. צריך שזה גם יהיה חזקה ראייתית שמעוגנת בחוק וגם סמכויות שמחזקות אותנו בכניסה לחצרים וחיפוש ותפיסה. הטענה שיש לנו, אולי צריך לכתוב אותה ברחל ביתך הקטנה, בחקיקה ייעודית של חוק ראשי שהוא לאו דווקא חוק שנתפר למפעל כזה או אחר.

כאן אני מציינת גם את הפעולות של צוותי החירום של בז"ן. כשמזהים חריגה במערכת, בז"ן מחויבת. היא לא עושה את זה כי היא עושה טובה. היא מחויבת בהיתר פליטה, אם יש שני ערכים רצופים שהם גבוהים, להוציא צוות חירום. מה הוא אותו צוות חירום? צוות של עובדי בז"ן שהוא הצוות איכות סביבה שאמור לזהות מה מקור הפליטות. מתוך מעל 1,000 סיורים של צוותי חירום של בז"ן שיצאו בעקבות ערכים מאוד גבוהים של חריגות של חומרים מסרטנים במתחם, אתם יכולים לנחש כמה מתוך 1,081 סיורים העלו ממצאים שאמרו,

יש כאן שלולית בנזן. 500. 500, הלוואי. אני חותמת עכשיו ונותנת לבז"ן להיות הרגולטור של עצמו אם זה אכן היה 500. פחות מ-20, זאת אומרת שיש כאן מאות אירועים שבפירוש קורה אירוע במתחם. החריגות הן בתוך המתחם. המשרד להגנת הסביבה לא שולח פקחים באירועים האלה של העליות כי הוא אומר שיש צוותי חירום לבז"ן והם מחויבים להוציא אותם ולמצוא, ואיגוד שמנסה להכניס למתחם פקחים, נעצר בדלת ובשער באקט של בריונות, לא מתוקף סמכות או חוסר סמכות אלא פשוט באקט של בריונות, וזה המצב הנתון. חן בר יוסף שאל על כיווני רוח, אז סליחה שאני לוקחת אתכם לתוך גרפים אבל אל תאבדו אותי כי זה חשוב. זה כיוון הרוח לצד אחד של בז"ן. זה כיוון הרוח לצד השני של בז"ן, שתי תחנות ניטור שיש לנו משני הצדדים. אנחנו רואים שכשכיוון הרוח לכיוון הזה, הניידת הזו עולה, וכשכיוון הרוח לכיוון השני, הניידת הזו יורדת והתכלת עולה. יש פה כל הזמן את הפינג-פונג הזה בין התחנות. הניידת שקרובה כאן למה שאתם רואים בסגול היא יותר קרובה למפעל שפולט הרבה בנזן. זה העניין, ממש לבתי זיקוק. עוד גרף של כיוון רוח, וחשוב היה לי לציין אותו כי כאן מדובר בשכונה של תושבים, בקריית אתא. התושבים שגרים בשכונה הזו בקריית בנימין בקריית אתא, הם מתקשרים אלינו באמצע הלילה שהם לא מצליחים להירדם בגלל הרעש מהלפידים. הלפידים זה נראה נורא, זה אש ענקית, זה ממש כמו אור יום באמצע הלילה. זה עשן שחור. זה גם מאוד מרעיש ותושבים מתקשרים ואומרים לנו שהם לא נרדמים בלילה בגלל הרעש של האש. זאת העוצמה. לא רק הרעש של הלפיד מדיר שינה מעיניהם אלא גם ריכוזים מאוד גבוהים של בנזן. לא חריגה וגם לא רלוונטי. יש כאן חומרים מסרטנים באוויר ואין אף ערך בטוח לנשום בנזן. מעל אפס זה כבר מסוכן ואנחנו רואים כאן את כיוון הרוח מבז"ן לקריית בנימין ואת הערכים הגבוהים בצד הזה. דיברתי על התלונות של הלפידים. עשרות רבות של חריגות בהזרמות ללפידים.

שם הגנת הסביבה לא עושים אכיפה כי יש שם טעות סופר בהיתר פליטה. למה לא מתקנים את הטעות סופר? כי זה דורש לפתוח את ההיתר וזה כאב ראש גדול. איזה גוף צריך לתקן את זה? זה המשרד להגנת הסביבה. היתר הפליטה זה המשרד להגנת הסביבה. אז למה לא מתקנים, ורד? אני לא יודעת בדיוק על מה כרגע היא מדברת, אבל אני אשמח אם תאפשר אחר כך להגיב בצורה מסודרת על הטענות האלה. אני מקווה שיהיה לנו זמן. עכשיו אני רוצה להראות לכם פיילוט שעשינו לפני יומיים מהגג של האיגוד, מרחק של יותר מקילומטר מבז"ן, שאנחנו צילמנו באמצעות מצלמה טרמית עם פילטר מיוחד ועדשה מיוחדת. מצלמה טרמית היא בודקת חום, אז יש הרבה דברים שגורמים לחום. גם קיטור גורם לחום. הפילטר המסוים הזה מוכיח שמדובר בגזים ולא בקיטור, זאת אומרת מה שאנחנו רואים כאן זה גזים. אנחנו כמובן רואים מעל כל אחד מהלפידים את הפליטות ומהארובות, אבל שם יש מכשירי ניטור ואנחנו יכולים לדעת מה נפלט. הצרה הכי גדולה שלנו במתחם בז"ן זה אותן פליטות לא מוקדיות, פליטות מכל מיני מיכלים, ממאות אלפי רכיבי צנרת, מכל מיני ברזים. אלה הפליטות הלא מוקדיות שהן לפי ההערכה 50% מהפליטות. בזמן שאנחנו עושים את הפיילוט הזה, ממש אחת מתוך אחת, אנחנו מסתכלים עם המצלמה עם מתחם בז"ן ואנחנו מזהים את הפליטה הזו. תבינו שזה מרחק של קילומטר מבז"ן. לזהות כזאת פליטה, זאת פליטה עצומה. זה גם לא קיטור, כי בעין רגילה לא ניתן לראות את זה. רק המצלמה קולטת את זה. מצלמה יודעת באמצעות שימוש בפילטרים שונים להגיד אם זה קיטור או שזה גזים, באמצעות התדרים והבדיקה. אתם יכולים לראות את זה עכשיו כאן באור. הכתם הצהוב הזה, בעין רגילה לא רואים את זה. לא רואים בכלל את הפליטה הזו גם כשמתקרבים. אתם יכולים לראות את הענן הצהוב הזה באמצעים הטרמיים. תיכף תיראו שוב את הגזים. הנה, כאן, אלה הגזים. תיראו איזה כמות עצומה שאי אפשר לראות. אנחנו בסוף מזהים את זה בתחנות ניטור בתור אותן עליות, אבל כאן יש איזשהו מיכל שיש ממנו דליפה משמעותית. באותו רגע כמובן שכונן האיגוד לוקח את המצלמה איתו ומגיע לשערי בז"ן. מעכבים אותו. בכל זאת מכניסים אותו.

אתה יכול לצלם מכאן, ממגרש החניה, אתה יכול להיכנס פנימה, בלי שום הסבר. הוא מעלה אותי על הקו. לוקחים אותו לראות מתקן קיטור.

מצאת, זה מה שראית מהגג של האיגוד. הוא אומר להם, זה לא המיקום שראיתי ממנו את הפליטה, זה בכלל 100 מטר משם, ולא נותנים לו להתקרב למיכל. אני מתערבת, העובד נותן לו להתקרב. הוא נותן לו רק מצד אחד ולא מצד שני, לא נותן לו לעלות על המיכל, פעולות שגרתיות שהוא עשה במשך שנים, אותו מפקח של האיגוד. באותו אירוע הוא לא מאפשר לו לראות מה קורה בבז"ן. אני רק רוצה להגיד שכל מה שהראיתי לכם זה ממש כקליפת האגוז מתוך מה שקורה במתחם בז"ן לאורך שנים, ומה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים וכל האירועים שהצגתי לכאן כאן וההתנהגות הבריונית הזו של בז"ן מול הרגולטור, זאת תמונת מראה לשנים קודמות. אתם רואים כאן את מדד המפעלים של המשרד להגנת הסביבה. שלושת המפעלים המסומנים הם מפעלי קבוצת בז"ן, ככה שאם אנחנו משווים את מפעלי קבוצת בז"ן למקום השני, למשל לרותם אמפרט, זה יותר מפי שניים. אתם סוכמים את שלושת המפעלים האלה, זה יותר מפי שניים. תסתכלו גם על השינוי מ-2018. הם גרועים יותר משנה לשנה לשנה. אתם יכולים לעקוב אחרי מדד המפעלים שנה אחר שנה. הניקוד שלהם נהיה יותר ויותר גרוע. המצב שם לא משתפר. אנחנו רואים את זה גם במדד המפעלים, אנחנו רואים את זה גם אצלנו. בתכלת, נתוני הבנזן של שנה שעברה. בכתום, נתוני הבנזן של השנה. אני עושה כאן גם גול עצמי בתור הרגולטור ואני אומרת, הרגולטור חלש, הרגולטור עם מעט אמצעים, מעט כוח אדם,

וגם גופים מאוד גדולים וחזקים ומשומנים היטב שמרשים לעצמם לערער על הסמכות של הרגולטור. אנחנו מתמודדים עם זה בוקר וערב. הנתונים הם בידיים שלהם והם לא מעבירים לנו אותם. הם מונעים מאיתנו גישה והם בפועל מידי יום כמעט לא עומדים בהיתרים שלהם. זה לא איזשהו אירוע חריג שפה ושם נעשית עבירה. אנחנו כל יום מקבלים חריגות בהזרמות וחריגות בפליטות. אני אסכם בזה שבז"ן מיצו את יכולת הפחתת הפליטות שלהם, וזאת לא אמירה שלי, זו אמירה של המשרד להגנת הסביבה של המחוז, של מנהלי המחוז. המצב הנוכחי שאנחנו רואים היום זה המצב שהיה וזה המצב שיהיה. הם מיצו את יכולת הפחתת הפליטות. כל מה שדרשו מהם להתקין, הם התקינו, ומה שדרשו מהם והם לא התקינו, הם גם לא יתקינו, כי אנחנו רואים דרישות של המשרד להגנת הסביבה מ-2009, שקפצו ל-2016, שקפצו ל-2018, שקפצו ל-2019, שקפצו ל-2021, שאולי ב-2022 יתקינו אבל כנראה שלא, לכן אנחנו מקדמים את הנושא של סגירת התעשייה הפטרוכימית ותמ"א/ 75. אנחנו באיגוד מעורבים גם בוועדת העורכים של התמ"א וגם בעבודה היום-יומית מול צוותי התכנון, אבל אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על התמ"א ועל המה יהיה. בסופו של דבר, מתי הדברים היפים האלה יקרו? תלוי במשא ומתן בין אגף תקציבים לבז"ן.

זה בכלל לא תלוי בכמה חריגות בנזן אני עוד אבוא ואציג פה בוועדות בכנסת או בכמה חולים יעברו לעולמם. זה תלוי בסוף במשא ומתן בין המפעל לאגף תקציבים. מה שאנחנו כממשלה צריכים לדאוג, זה להיערכות של משק האנרגיה בתקציב הקרוב שיהיה לממשלה שתקום, ואנחנו צריכים לחזק את הרגולטור עוד היום. אנחנו לא יכולים להסתכל על העתיד, על המה יקרה בעוד חמש,

עשר שנים. אנחנו צריכים היום לעצור את הפליטות האלה ולחזק את הרגולטור שיעשה את עבודתו. תודה. ד"ר יובל ארבל מצלול. תודה רבה. קודם כל לגבי הדברים החמורים והקשים שנאמרו, יש לי רק שאלה אחת לאיגוד ערים ולמשרד להגנת הסביבה. מדוע בעצם הפקחים שלכם, כי עד היום הם בעצם לא מוגדרים כמפקחים וזה חבל שכך. יש הבדל חשוב בין הדברים, הם לא עוברים בעצם הכשרה להיות מפקחים לכל חוקי הגנת הסביבה? זה ייתן להם את כל הסמכויות. בבניין הזה ב-2008 עבר חוק אכיפה סביבתית, רשויות מקומיות שבעצם נותן לכם את האפשרות הזאת. אני יודע שזה מהלך מורכב ואני יודע שזה הכוונה שלכם. אני רוצה שהוועדה תבקש לעקוב אחרי הנושא הזה. האם המשרד עוצר את זה? מה עוצר בעצם את זה שהפקחים שלכם שנמצאים בשטח יותר, יהיה להם את הסמכויות שעכשיו חסר להם? זו נקודה מאוד חשובה. שני עובדים אחרונים שלא עברו את ההסמכה, מסיימים אותה היום, ובנוסף, אנחנו במועצת האיגוד עדכנו את כתב ההסמכה לכל החקיקה הסביבתית, ממש שורה ארוכה של תקנות וחוקים, ככה שלעובדי האיגוד יש את ההסמכה ואנחנו משתמשים בכלים האלה בדיוק בשביל שאותו עובד בז"ן - - - חוק אכיפה מפני מפגעים סביבתיים הוא חוק חשוב שבאמת נתן לנו את היכולת לטעון שיש לנו היום את האכיפה, אבל בסוף בהינתן גם חוק מפגעים סביבתיים, הוא יונק את כוחו מהחקיקה הפרטנית. החקיקה הפרטנית בהקשר של בז"ן זה חוק אוויר נקי והיתרי הפליטה, ולכן אנחנו שוב חוזרים לנקודת ההתחלה ושם צריך לפשט את הדברים מבחינת חקיקה ותקנות והיתרי פליטה. צריכים לחלק את שני הדברים, למה אנחנו עושים בינתיים עד שסוגרים את התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה, וזה נושא באמת הפיקוח והאכיפה שעלה פה הרבה ואני לא ארחיב, אני חושב שהדברים הם ברורים, ולצפות פני עתיד. מאוד חשוב שייצא מהוועדה הזאת דרישה ללוחות זמנים, שמינהל התכנון במשרד האנרגיה יציגו כיצד הם מתקדמים. לצד העבודה החשובה על תמ"א/ 75 צריך גם לעבוד על חלופות משק האנרגיה. כאשר סוגרים את בית הזיקוק עוד שבע, שמונה שנים מהיום, צריך לחשוב על חלופות של דלקים. לא נוכל בעוד שבע שנים מהיום כולנו לנסוע על רכבים חשמליים, לכן צריך שיהיו חלופות של אגירה לשעת חירום והדברים האלו צריכים לעבוד. צריך להיות חלופה לקונדנסט. היום בז"ן הוא מי שמטפל בעצם בקונדנסט שמגיע מלווייתן. על הדברים האלו צריכים לעבוד. זה צריך להיות גם שקוף, שהמשרד להגנת הסביבה יהיה שם, שנדע על מה עובדים. בינתיים אנחנו רואים שמי שכן עובד זה מהצד של המפעלים והמזהמים. קצא"א דרשו עכשיו הרחבה של שינוע הנפט לאשקלון לפי שניים בשנה ממה שהם דרשו עד עכשיו. מנכ"ל בז"ן שהוא בעל מניות בעסקה של שינוע הנפט, בחוצפה הזאת שהוא גם בעל מניות של העסקה שהוא מרוויח ממנה והוא גם מנכ"ל בז"ן, אז אסור לו להתערב בעניין הזה, הוא מאיים על המשק שאם לא ירחיבו את כמויות הנפט שיגיעו לקצא"א עכשיו, אז יהיה מחסור באספקת דלקים. חייבים לדבר על הדבר הזה. אם מסתכלים על הכמויות שבז"ן ייבאה בשלוש-ארבע שנים האחרונות, יש הפחתה. כמו שציין פה נציג משרד האנרגיה, אנחנו עוברים לתחבורה חשמלית, גם תחבורה אחרת שהיא לא ממונעת בנזין וסולר ולכן הצריכה של סולר ובנזין בארץ לא תגדל, היא תישאר איפה שהיא או אפילו תפחת, ואם זה לא ככה, אז צריך לדאוג שזה יהיה ככה ולעשות הרבה יותר מכרזים ונקודות הטענה ולעודד את השוק הזה. אנחנו רואים את זה במספרים. פשוט בשנים האחרונות לא צריך להכפיל את כמות הנפט שתגיע עכשיו, כי הכפלה של כמות הנפט זה אומר להכפיל את זיהום האוויר באשדוד ובחיפה. להכפיל את זיהום האוויר זה להכפיל את כמות האנשים שמתים מזיהום האוויר הזה. לשם צריך לדחוף ולא לחכות לעוד עשר שנים. זה צריך להיות עכשיו. אני אסיים את דבריי בנושא הנחל. נושא שיקום הנחל, אני בהחלט גם עוקב אחרי זה ברמה האישית. מעבר לזה, אני תושב חיפה, חותר בקיאקים מידי פעם בלי אישור. חותר גם בקישון. המצב הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. אני חושב שאפשר היה כבר להעביר אותו לתקן שאפשר לשוט בו,

וחייבים להמשיך לעבוד על החומרים הנוספים שהיא ציינה פה, אבל גם צריכים לאפשר פארק מטרופוליני במיוחד באזור של המורד של הקישון. שם האזורים שמבחינה טבעית מאוד חשובים. שם גם האסטואר, גם החלק של האפנדיקס, האזור שבעצם ממש עליו מתוכננת התוכנית של חנ"י, מתחם לוגיסטי. חנ"י היא חברה ממשלתית, חברה תחת משרד התחבורה. באירוע הזה של תמ"א/ 75 צריכים למצוא חלופה לתוכנית הזאת של חנ"י, וזה לא משנה כרגע מה כתבו ונתנו להם פטור. כשנתנו להם פטור מתסקיר זה היה לפני שהייתה תמ"א/ 75. המצב השתנה ואפשר לשנות את זה וזה בידיים של הממשלה לעשות את זה, ושחנ"י תזכור שהיא חברה ממשלתית, צריכה לשרת את הציבור ולא רק חברה נדל"נית.

מר ניב מאירסון, מגמה ירוקה. לא היית אתמול בישיבה. נכון. אני אספר לך אחר כך למה. תודה רבה על רשות הדיבור. תודה רבה לכל חברי הכנסת שאתגרו בשאלות באמת למען הבריאות והחיים של תושבי מפרץ חיפה, למען העתיד האנרגטי של מדינת ישראל. אני רוצה כן לשים על השולחן את הפיל שאנחנו לא מדברים עליו, שאנחנו נמצאים במצב של חוסר ודאות פוליטי מאוד גדול ואסור שתושבי מפרץ חיפה יישאו במחיר הזה. אנחנו יודעים שאנחנו אולי רגע לפני פיזור הכנסת, אבל תושבי מפרץ חיפה שסובלים מזיהום ומתחלואה, כמו שהציגה פה באופן מאוד ברור ומובהק הנציגה של משרד הבריאות, לא יכולים לחכות. כל רגע שבו בז"ן לא נסגרים זה עד תחלואה ועוד מוות ועוד פגיעה בחיי אדם. אני רוצה להגיד קודם כל שהוועדה הזאת צריכה לדרוש תשובות לשאלות שעדיין לא קיבלנו פה תשובות. שאלה ראשונה, מתי תקום המנהלת להבראת מפרץ חיפה שכבר מדברים עליה? מוועדת המנכ"לים כל הזמן אומרים שתקום מינהלת. איפה המינהלת? מי מתכלל את זה? למה זה לא קורה? שאלה שנייה, מאיפה יגיע התקצוב למימון התוכנית? כל מה שנדרש ופורט כאן בדיון גם בנושא להיערכות משק האנרגיה,

מאיפה זה יגיע? מתי זה יקרה? איך זה יקרה? גם בממשלת מעבר חייבים לקבל על זה תשובות. עוד שאלה, באיזה שנה? מתי סוגרים את בז"ן? אני באמת חושב שמה שנאמר פה על ידי נציג משרד האנרגיה שהוא אמר, תראו לי מקום שבו יש לוחות זמנים במדינת ישראל, יכול להיות שזה - - - הוא אמר את זה לגבי תכנון. אם אתה רוצה, תיכנס לוועדות תכנון, תכתיב להם לוחות זמנים. נכון, נשמח לשמוע. זו בעיה מאוד גדולה אבל כאן בנושא של מפרץ חיפה אנחנו חייבים לוחות זמנים להבין מתי היערכות משק האנרגיה קורית, מתי סוגרים את בז"ן? כי אם אין לוחות זמנים זה יכול להיגרר עוד עשורים קדימה ואנחנו נמשיך לסבול מתחלואה וזיהום, אז חייבים להציב את תאריכי היעד. זה באמת הדרישות שחייבים לשים אותן על סדר-היום גם אם קמה ממשלה חדשה. כל מי שיהיה פה, שיהיה תקצוב, שיקימו מינהלת, שתהיה שקיפות ושיתוף הציבור וארגוני סביבה בתהליך, ותאריך יעד ברור, ועד אז כמו שנאמר פה באופן ברור בדיון, אכיפה ורגולציה נוקשה. מול החולשה של הרגולטור חייבים לאכוף באופן נוקשה עד סגירה מלאה של התעשייה המזהמת.

חבר הכנסת משה גפני שגם היה יושב-ראש הוועדה הזו ופעל רבות בנושא. בבקשה. אני מתנצל על זה שאני רציתי להיות בכל הדיון אבל אני הייתי בוועדת הכספים. יחד איתי. אני שמח על הדיון שחברת הכנסת לסקי עשתה ועל הישיבה הזאת. אם הייתי פה, אז הייתי גם רותח מזעם מכיוון שזה בטבע שלי. הרי אנחנו דנים על בז"ן ובז"ן לא פה. אנחנו פה לא איזה גוף וולונטרי, כשרוצים,

לא באים. יש דבר שהוא דבר קריטי, שהדיונים בנושא הזה הם דיונים שמתמשכים על פני שנים רבות. אנשים סובלים. התושבים באזור ההוא סובלים סבל רב. אני הייתי שם כמה פעמים גם בהיותי יושב-ראש הוועדה כאן וגם בתפקידי כיושב-ראש ועדת הכספים. זאת שערורייה הדבר הזה. אני מתפלא על הממשלה שמה שהיא יודעת לעשות זה להעלות את המחיר של כוסות חד פעמיים, ולטפל בבעיות המזהמות ביותר לא מטפלים. אין אומץ לטפל בבז"ן. אין אומץ לטפל בזה שאנשים נהיים חולים. זה לא איזה דבר שהוא יהיה בעוד הרבה שנים. היום יש בעיות והבעיות האלה לא יכולות להיות. אנחנו ככנסת, כממשלה, לא חשוב איזה ממשלה שתהיה. אני רוצה שתהיה ממשלה מה שאני רוצה, לא הממשלה הזאת שלא עשתה כלום בנושא של בז"ן.

רק כשנשב ביחד, נעשה. לגבי הביחד אני אצטרך לדבר איתך משהו שלא ישמעו. יש בעיות. בקואליציה שאת חברה יש כאלה שרוצים לזרוק אותי עם המריצה למזבלה. חס וחלילה. אפשר לסכם שכולם מסכימים על סגירת בז"ן בהקדם האפשרי. אבל ההסכמה הזאת כבר הייתה מזמן. אני ניהלתי את הישיבות שהיה ההסכמה לגבי הדבר הזה.

אז בסוף יש כלים חד פעמיים. כל הכבוד, באמת. בסדר, לא חשוב.

חשוב. כשאנחנו נמדוד את האחד מול השני, אז זה יהיה מצחיק שנגיד חשוב. בז"ן זה חשוב. מפרץ חיפה, אנחנו נמצאים על חבית אבק שריפה.

אנחנו נמצאים על מקום שגרים בו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אזרחים והממשלות כולן עומדות חסרות אונים. הגרוע ביותר, מה שמטיח בנו בפנים זה שהם לא באו לדיון הזה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לעבור על זה לסדר-היום. אני מברך אותך על הדיון הזה. אני מברך אותך על ניהול הישיבה הזאת ואני מברך את כולם שעוסקים בעניין. אני מבטיח שבעזרת השם בכל קואליציה שאני לא אהיה, ואני כנראה אהיה בקואליציה עוד מעט. תרמוז לנו את זה כבר בשבוע הבא או רק אחרי הבחירות? אם הייתי יודע הייתי רומז לעצמי. אני אמשיך יחד עם החברים, החברות כאן שעוסקים בעניין הזה, להילחם בכל הכוח. זה כבר לא שאלה של איכות סביבה. זה לא שאלה של אנחנו רוצים שהחיים יהיו יותר נחמדים. זה חיים ומוות. זה בריאות של האנשים. זה דבר שהוא נורא ואיום. אני אצטרף לכל יוזמה בעניין הזה. אחרי שצירפה אותי גבי לסקי להיות יושב-ראש השדולה של איכות הנחלים, שהיינו שם בירקון - - - תצטרף גם לשדולה להבראת מפרץ חיפה. גפני, יש את השדולה שהקמתי להבראת מפרץ חיפה. חבר הכנסת גפני, תודה. אנחנו לפי הסקרים נהיה עם הארגונים אחרי הבחירות ונעזור לך כשתהיה בקואליציה. בבקשה, חברת הכנסת נעמה לזימי. תודה. תודה גבי על הדיון הזה גם. באמת כל מי שפה היו איתנו גם בסיור הראשון שעשינו מטעם השדולה להבראת מפרץ חיפה, סיור שהייתה בו תקווה מאוד גדולה והחלטת ממשלה אחר כך. לצערי הדברים לא הפכו להיות קונקרטיים כמו שרצינו מבחינת לוחות הזמנים וההיערכות. יש פה את שרית גולן וליהי שחר, מנכ"לית האיגוד ויושבת-ראש איגוד ערים לאיכות סביבה. הן זקוקות להגברת אכיפה שתינתן להן. עם כל הכבוד, אפשר לדבר עד מחר על ניטור עצמי ועל בקרה עצמית של בז"ן, אבל אם לא יתנו לאיגוד את הסמכויות ואת הכלים לוודא את בריאות הציבור וטובת הציבור, אז זה כשל מאוד גדול שלנו. אני קודם תושבת מפרץ חיפה. הדברים האלה מגיעים גם אליי ללשכה. הדברים האלה מגיעים כל הזמן. זה לא הגיוני שהחיים שלנו יהיו הפקר. כל היום מדברים איתנו על ביטחון אבל בביטחון בהקשר של הזיהום והתקלות שקורות והסכנות שבהן זה כבר לא מעניין, כי אם זה לא מטרור אז שנמות. זה בדיוק מה שאומרים לנו. אני אקרא לזה הטרור האקלימי.

נקרא לזה ממש ככה. אולי אז זה יעניין מישהו. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר קואליציית השינוי של מצב מפרץ חיפה היא קואליציה מאוד גדולה. היא יושבת בכל המפלגות. לא יכול להיות שמצד אחד פקידות תסרס את הסיוע והתיקון, כי זה מה שקורה היום. אנחנו לא צריכים להגיד משהו אחר. כשרוצים לדבר משבר אקלים, מוצאים חד פעמי. אני לא נגד מיסוי חד פעמי אבל זה בסוף מגיע לשכבות החלשות קודם כל, חלילה לא לפגוע לא בבעלי ההון עם מיסוי טיסות או רכב שלישי. זה תמיד מגיע קודם כל איפה שנוח, ובטח לא למזהמים הגדולים של האנושות והמדינה שלנו, שזה התאגידים הגדולים והטייקונים שמקבלים מניות זהב ומקבלים בעלות קניינית על הקניין שלנו הציבור. לשנים על גבי שנים מקבלים אשכרה בעלות להרוג אותנו.

אני מאוד מקווה שגם בתקופת המעבר הזו,

מעתיד המפרץ של היום של אחרי. רצינו מאוד לעשות משהו פוזיטיבי כדי לתת גם את החזון, את המציאות של היום אחרי. בסופו של דבר זה לא רק איך שמסכנים אותנו. בסוף כל מטרופולין חיפה נפגע יום-יום מהימצאות בז"ן בפיתוח, בשיקום, בהזדמנות הכלכלית, בפריון העתידי, בצמיחה. כל הקרקעות המופלאות האלה שעד שלא ננקה אותן ונוכל לשכן בהן ציבור ולהבריא את המטרופולין הזה, זה פספוס גדול. אני מאוד שמחה שגם מנכ"לית רשות הקישון נמצאת כאן. אני חושבת שגם ההחלטה יחד עם השרה להגנת הסביבה לשיקום הקישון בתוך החלטת מפרץ חיפה, כולל נחל סעדיה, החלטה תקדימית. הגיע הזמן גם שם לשים קונקרטיות. יש לנו משאבי טבע גם לשמור עליהם. כל הסיפור הזה כל כך עטוף בפגיעה מעמדית, פגיעה בעניים שיושבים על הקו הראשון, כל רחוב דגניה, בפגיעה בבריאות הציבור, בפגיעה בנכסים שלנו, נכסי הטבע שלנו, בעתיד המפרץ. זה לא ייאמן שיושבים להם אנשים שחוששים מכספי פיצויים ופשוט מסכנים ציבור של מיליון איש. זה לא ייאמן. אני אומרת את זה פה אבל אין פה את מי שאמורים לתת את הדין. זה הזיה. אני באמת קוראת פה לכל השותפים שלנו, בואו נעשה מעשה בתקופת המעבר הזו, עכשיו. גפני, אתה איתנו. האמת היא שאתם איתי. אנחנו איתך.

כי אנחנו צריכים לנעול ואני צריך לסכם. בבקשה. אני אתחיל ואגיד ואני אחזור כי אמרתי את זה במשפט. מה שאמרת אין טעם להגיד שוב. נשאר לנו חמש דקות וצריך לסכם. בסדר. מאחר ומה שאמרתי, אחר כך תקפו פה את המשרד, אז אני חייבת לחזור על הדברים, על חלקם בצורה מאוד מתומצתת. קודם כל את ועדת המנכ"לים, מי שיזם בין היתר זה המשרד להגנת הסביבה, והמשרד תומך בסגירת המפעלים ובהפסקת הזיקוק ולכן אנחנו חלק מהתהליך ואנחנו מכוונים לשם ואני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר. המשרד מפקח בצורה אינטנסיבית ואוכף, ואנחנו גם קוראים לאיגוד ואנחנו קראנו לאיגוד שיגמרו להסמיך את העובדים ואז הם יוכלו לפקח על המפעלים בצורה מסודרת ויוכלו לסייע לנו, אז כרגע זה בידיים של האיגוד. דרך אגב, היתרי הפליטה הוא תוקן. זה מה שקיבלתי. חלק מהעליות שהראו, מדד השפעה סביבתית הוא מושפע מהליכי אכיפה. ככל שאנחנו עושים יותר הליכי אכיפה, כך מדד הציות הוא יותר גבוה ולכן זה לא נכון להסתכל על הדברים כפי שהוצגו. תודה רבה. מותר למשרד להגיד שאין לו מספיק כוח מול הטייקונים. כולם אמרו את זה פה. זה היה בדיון. גם המשרד וגם אחרים אמרו את זה. אני רוצה ראשית להזכיר, נראה לי שזה ברור לכל מי שיושבות ויושבים בחדר אבל זה כמעט לא נאמר. אני רוצה להזכיר כי מרוב שדיברנו על העצים לא דיברנו על היער, שבעצם מה התפקיד של בז"ן? אנחנו צריכים כמה שיותר מהר להיגמל מדלקים מזוהמים עם מעברים באמצע לרכב חשמלי ולירידה. דווקא הממשלה בינתיים מורידה את המס על הדלק, אז כל הדברים האלה, אני אומר בקיצור כי אני בטוח שכולם כאן זוכרים את זה, רק שזה לא נאמר. אולי יובל היחיד שהזכיר את זה, אז צריך להגיד את זה. שנית, זה שבז"ן לא היו פה היום זה פשוט חוצפה. אני חושב שגם הכנסת תצטרך להתייחס אליהם בהתאם במהלכים הבאים שיהיו בכנסת הזו אם תישאר או הבאה. אני חושב שזה פשוט דבר שלא ניתן להשלים איתו, ומה שצריך זה לפעול כמה שיותר מהר, אני מייד אקרא הצעת סיכום, לסגירה, תוך מתן פיצויים למי שנפגעים, כי זה נכון שמי שנפגעים היום זה קודם כל המוחלשים שגרים יותר קרוב, אבל כל תושבי מפרץ חיפה.

אי אפשר לעבור לסדר-היום שהכנסת מזמינה את בז"ן והיא לא מגיעה. אלה שקיבלו מניית זהב מאיתנו אפילו לא מגיעים.

אולי נבקש גם מיושב-ראש הכנסת לומר משהו. ברור שגם העובדים יצטרכו לקבל את הפיצויים. אין לנו כוונה לפגוע באף אחד. אני רוצה לסכם את הדיון. הוועדה קוראת למשרד להגנת הסביבה לפעול בתקיפות רבה כנגד מזהמים בכלל ומזהמים במפרץ חיפה בפרט. כמו כן באמצעות כתבי אישום אישיים, שזה נעשה. אנחנו לא אומרים שלא, אבל אנחנו מצפים שזה יימשך ואפילו ביתר שאת. הוועדה קוראת למשרד להגנת הסביבה לבצע תסקיר השפעה על הסביבה על התוכנית באזור נחל הקישון ולבחון מתן סמכויות אכיפה לרשות נחל הקישון כנגד מזהמים. הוועדה דורשת מחברת בז"ן לאפשר לאיגוד ערים חיפה ולגורמים האוכפים לבצע את עבודתם לניטור בחינת אירועי זיהום, ולמסור נתונים כנדרש בכל שעה ללא הפרעות. הוועדה מצפה מבז"ן להתייצב לדיונים בעניינם. התעלמות מחלקם במצב לא תסייע, זה בלשון המעטה, וכמובן הסעיף הזה כולל גם הכנסת הפקחים. הוועדה קוראת למשרדי הממשלה לפעול במהירות להקמת המינהלת ולקדם משא ומתן עם התעשייה הפטרוכימית, לבצע דיון מעקב בעניין בעוד חודש. אני מקווה שזה יתאפשר לוועדה. הוועדה מבקשת ממשרדי הממשלה להציג לוועדה בתוך חודש את לוחות הזמנים המעודכנים ליישום החלטת הממשלה,

75 והשלמת פינוי המפעלים. הוועדה קוראת למשרד האנרגיה ולמינהל התכנון להציג תוכנית לחלופות ולהיערכות משק האנרגיה ובפרט חלופות של אנרגיה מתחדשת, לרבות הצגת חלופות לאספקת דלקים ואופן הוספת התעשייה הפטרוכימית. אני חושב שזה קריטי. הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה וממינהל התכנון למצוא פתרון לתוכנית מתחם לוגיסטי של חנ"י על גדות הקישון,

שמענו כאן שיש קשיים גם. הוועדה מברכת על החלטת הממשלה והגברת העשייה לטובת מפרץ חיפה, וקוראת לסגירת התעשייה הפטרוכימית בהקדם האפשרי תוך כדי שיעשו כל הצעדים לשם קידום המהלך שיושלם, ותוך מתן פיצויים לעובדים. אני רק הייתי מוסיפה, כבוד היושב-ראש, ממה ששמענו פה, שהוועדה דורשת לאפשר לכל הפקחים מהאיגוד - - - אני הוספתי את זה. אני כללתי בסעיף 3. והעברת נתונים גולמיים של בתי זיקוק לרגולטור המקומי כדי שיוכלו לקיים תהליך אכיפה מקצועי. בסעיף 3 אמרתי למסור נתונים כנדרש בכל שעה ללא הפרעות. אולי אפשר לציין את אותם נתונים על הגדר. נוסיף את הגדר, אוקיי. הם כבר מבקשים את זה הרבה זמן. בואו נעזור להם, לפחות להעצים אותם טיפה. מאה אחוז, תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:01.